בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר הוועדה דנה בכמה וכמה סעיפים. יש כמה שהוועדה דנה אך לא אישרה אותם בשל סוגיות שונות שעלו כאן בדיון. סעיף אחד כזה הוא סעיף 14לג בעמוד 16 בנוסח שהופץ לקראת הדיון ועניינו חובות בעל היתר הפעלה. עשינו שינוי בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). אני מציע שתקראי את הכול כי קשה לעקוב אחרי השינויים. 14לג.חובות בעל היתר בעל היתר הפעלה ימלא אחר החובות המוטלות עליו כאמור בתוספת הארבע עשרה, ובכלל זה חובות לעניין איסוף ותיעוד ושמירת מידע כמפורט בתוספת האמורה. בעל היתר הפעלה חייב לשמור את המידע שנאסף כאמור בתוספת הארבע עשרה ומידע נוסף שרשאי השר לקבוע, ולמסור את המידע למפקח הארצי על התעבורה ולראש אגף התנועה במשטרת ישראל או מי מטעמו, למנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כהגדרתו בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2006 (להלן מנהל הרשות לבטיחות) או לגורם אחר שייקבע בתקנות, לשם מילוי תפקידיהם על פי דין. כאן אני משנה את הכתוב לאור הערה שנאמרה עכשיו: לא תיקבע בתוספת או בתקנות חובה למסור מידע המאפשר את זיהויו של אדם שאינו משתתף בהפעלה הניסיונית מטעמו של בעל היתר ולא הסכים למסירת מידע כאמור. לעניין זה, "מסירת מידע" לרבות בדרך של מתן גישה למידע בזמן אמת. אני עוצר אותך כאן. אני מניח שהכוונה היא לכך שבעל ההיתר לא יאסוף מידע שמאפשר זיהוי של נושאים וכן בתקנות שמוסמך שר התחבורה להתקין, לא תיקבע חובה לאסוף מידע כזה מזוהה.

אולי אני אבהיר. אני לא זוכרת אם אמרתי את זה בישיבות קודמות. בעל היתר הפעלה, יש את המידע שיש לו מתוקף זה שהוא פועל כרכב עצמאי ויש מידע שיש לו כמי שנותן שירות, בדומה נניח לגט טקסי שיש להם אפליקציה והם נותנים שירות לנוסעים ואז הם צוברים מידע. אנחנו כאן מסדירים את הפעילות שלו כרכב עצמאי ובהקשר הזה אין שום סיבה לאסוף מידע מזוהה ואין שום סיבה שגם אם מתגלגל איפה שהוא או שיש נתונים שאפשר לחבר ואתם ביחד ולהפיק מזה מידע מזוהה לא צריך להיות ולא יימסר לאף אחד. כאשר למשל אדם נרשם לאפליקציה כדי לקבל שירות לרכב הזה, הוא מוסר שם, הוא מוסר כתובת, נותן מספר כרטיס אשראי כדי שיחייבו אותו וזה במישור החוק והחוק כאן לא מתערב בזה. חלים על זה דיני הפרטיות, יש חובות ויש הסדרים אבל כאן אנחנו לא מתערבים בזה כי זה לקוח שנרשם לשירות. אנחנו נחדד את הנוסח בהתאם לדברים שנאמרו עכשיו. העירה לי כרגע אילת פלדמן ממשרד המשפטים ואמרה שמשתמעת מהנוסח שקבעתי איזושהי הרחבה, שאי אפשר לקבוע חובה למסור אבל זה לא מונע רשות או משהו כזה. צריך לחדד את זה שלא ייאסף, לא יישמר ולא יימסר מידע מזוהה. מי זה הגורם הנוסף שייקבע בתקנות? במקור אנחנו חשבנו על גורמים מסוג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והם ביקשו להיכנס לחוק באופן ספציפי.

יתכן שיהיו גורמים שירצו נתונים. אני כרגע לא יודעת. זה סעיף סל ובכל מקרה זה צריך לבוא בתקנות. בכל מקרה, עדיין אנחנו מדברים על מידע אגרגטיבי ולא על מידע מזוהה. זה בנוסף? זה גורם נוסף על הגורמים שמנויים כאן.

השאלה אם יש בזה צורך. הוועדה לא יודעת מי אלה אותם גורמים כי התקנות האלה כרגע לא באישור ועדה. נכון, אבל זה דבר שצריך לעבור הליך חקיקה. גם לשר יש את שיקול הדעת על נכון ולא נכון וראוי ולא ראוי. תמיד. אישרנו גורם אחר שזה סעיף סל. כן. זה סעיף סל. את מנהל הרשות לבטיחות בדרכים את מכניסה. אין בעיה, אבל צריך להסביר למה ומה עומד מאחורי זה. השאלה איזה נתונים הם צריכים. האם יכולה להיות עבירת תנועה שיכולה להיות במסגרת של מישהו שנוסע ברכב הזה? אם כך, גם אולי הנתונים של השמות צריכים להיות, מי זה אותו אחד שעובר את התאונה. זה רכב אוטונומי. זה מידע שיימסר מכוח דינים אחרים. הוא לא הנהג אבל השאלה אם הנוסע יכול לצבור או יש לו דברים שהוא יכול לעשות במסגרת תקנות.

יכול לעשות עבירת תנועה. בהחלט יתכן. הוא עוצר באמצע, בולם באמצע, יוצא במקום שאסור לצאת. האם על אותו נוסע יכול לחול סוג של עבירות תנועה בעתיד? בתקנות התעבורה יש עבירות שהן עבירות של נוסע, החל מזריקת זבל מהחלון דרך לפתוח דלת ואפשר לחשוב על עוד דברים. סמכות לקבל את פרטיו תישאב מדינים אחרים, מסמכויות המשטרה לחקור עבירות. הוא צריך לאסוף את הנתונים. כן, אבל למשטרה יש סמכות לחקור עבירות. לצורך הניסוי. אני מניח שלכך חוה מכוונת. אני לא מסדירה כאן סמכויות משטרה שלא בהיבט התנועתי, נקרא לו כך. בכל מקרה אין בזה כדי לגרוע מסמכויות המשטרה לפי פקודת המשטרה. אם יש עבירה, המשטרה יכולה לחקור אותה.

ההבהרה מקובלת עלי. אני מודה שאני קצת בספק לעניין ההסמכה לקבוע עוד גורמים אחרי שכאן זה הורחב.

או שזה יהיה באישור ועדה. באישור ועדה. תוסיף באישור ועדה. עוד לא הושלמה הקראת הסעיף. השר רשאי לקבוע חובות ודרישות נוספות שיחולו על בעל היתר הפעלה לעניין הפעילות לפי היתר ההפעלה, בעניינים המפורטים להלן: חובות לעניין הסעת נוסעים ברכב העצמאי במסגרת ההפעלה. דרישות לעניין אופן קיום החובות המנויות בסעיף זה ובתוספת הארבע עשרה, ובכלל זה דרישות שעניינן עמידה בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והגנת הסייבר. בעל היתר הפעלה יידע כל נוסע ברכב עצמאי על כך שהוא משתתף בנסיעה במסגרת הפעלה ניסיונית של רכב כאמור. בעל היתר הפעלה יגיש למפקח הארצי על התעבורה דיווח תקופתי, בין השאר על אירועים חריגים שהתרחשו במהלך ההפעלה הניסיונית, ודוח מסכם לגבי ההפעלה הניסיונית והכול כמפורט בתוספת הארבע עשרה, ורשאי המפקח הארצי על התעבורה להורות לו לכלול בהם פרטים נוספים כפי שיורה לו. יש לי שתי שאלות לגבי ההסמכה הנוספת שאתם מבקשים לקבוע בסעיף קטן (ג) המוצע, חובות לעניין הסעת נוסעים ברכב העצמאי במסגרת ההפעלה. אלה בעצם חובות שייקבעו בנוסף להוראות שקיימות היום לפי הפקודה כתחולתן על בעל היתר ההפעלה? היה ויהיו הוראות מסוימות ספציפיות לאור הייחוד של הרכב העצמאי. מה לגבי דרישות שעניינן עמידה בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות? אני מניח שדיני הגנת הפרטיות חלים.

לגבי אופן קיום החובות, זאת סמכות שבשיקול דעת, זאת סמכות סל שנועדה לאפשר התאמות. כולנו יודעים שחוק הגנת הפרטיות, יש בו איזשהו פער טכנולוגי לעומת המציאות הקיימת. הוא מדבר במושגים ששייכים לעידן קצת אחר ולפעמים יהיה צריך לעשות התאמות כדי לוודא התאמה לרכב העצמאי. כאמור, שום מידע פרטי מזוהה לא אמור להיאסף ולא אמור לטייל. נכון לעכשיו להבנתכם אתם יכולים ליישם את החוק המוצע גם בלי ההוראות האלה.

בוודאי לצאת לדרך. אנחנו מניחים שתוך כדי תנועה ותוך כדי פעילות, אנחנו עלולים לגלות דברים שחסרים שאנחנו כרגע לא צופים אותם.

הערות לסעיף 14לג. הבהרה. ליידע כל נוסע ברכב עצמאי. זה אומר שזה לא על ידי שילוט? בעל היתר הפעלה יידע כל נוסע ברכב אוטונומי. יכול להיות שזה אחד הפתרונות. יכול להיות שבאוטו יהיה שילוט. לציבור יש הערות לסעיף 14לג? שתי הערות. כבר עכשיו החוק מרבה בדיווחים מבעל ההיתר לכל מיני גורמים. תכף נדבר על זה. זה כבר מתחיל ליצור נטל רגולטורי עודף. בסעיף הזה אנחנו צריכים לדווח בנפרד למפקח על התעבורה, למשטרה, עכשיו הוסיפו גם את הרלב"ד ויש עוד סמכות להוסיף עוד ועוד. כל הדוחות האלה יוצרים עלינו עומס רגולטורי. מה ההצעה שלך? אפשר פשוט שאנחנו נדווח למפקח על התעבורה שיש לו סמכות להעביר כל חומר שהוא רוצה לגורם אחר במדינה וכך ירד מאתנו הנטל לדווח להרבה מאוד אנשים לפעמים את אותו הדבר בו זמנית. אתה רוצה לעבוד מול רגולטור אחד.

ולו תהיה סמכות להעברת המידע.

זה בסדר? אני חושב שזה רעיון לא רע. השאלה למה קבעתם חובות דיווח כאלה. הוא מדווח לרגולטור אחד וההוא מעביר. כל הגורמים עמדו בתור וביקשו לקבל מידע.

הם יקבלו מרגולטור אחד. אחד והוא יעביר את זה לרלב"ד ולראש אגף התנועה. למי שצריך.

כמובן שהסמכות של המפקח על התעבורה להעביר לאותם גורמים צריכה להיות בחוק.

הכוונה היא לשנות את הנוסח. הכוונה היא שהוא ימסור למפקח הארצי על התעבורה ורשאי הוא למסור מידע כאמור.

הוא חייב למסור. לרלב"ד הוא חייב למסור. המפקח הארצי על התעבורה?

אם יש רגולטור אחד, הוא חייב למסור למשטרה ולרלב"ד. חלק מרכזי הוא הנושא של הבטיחות בדרכים. לגבי השינוי שנעשה ממש עכשיו בסעיף 14לג(ב). אם הבנתי נכון הוא אומר שאין כוונה להטיל איזושהי חובה לאסוף או לשמור מידע שנוגע להפעלת הרכב כרכב שירות. בדיוק את העניין הזה אנחנו רצינו ללבן אצלנו וללבן מול משרד המשפטים. מתי תלבנו? זה צריך לקרות היום. תתחילו ללבן בו זמנית, בזמן שאנחנו יושבים כאן. לא נצביע על זה אבל תלבנו את זה ואז נצביע.

יש כאן חובות מאוד רחבים לאיסוף מידע. חוה הצהירה לפרוטוקול שהכול כפוף לחוק הגנת הפרטיות אבל בעצם מבחינה נורמטיבית חוק הגנת הפרטיות והחוק הזה הוא באותה רמה. לכן יכולה להיות אחר כך טענה שיש כאן הוראה ספציפית. לכן אני מבקש, אם אפשר, להגיד את העקרונות של חוק הגנת הפרטיות. יש עקרונות של דיני פרטיות, שלא אוספים מידע עודף, שצריך להגיד מראש למה נדרש המידע. חוק הגנת הפרטיות עתיד להשתנות. הוא לא מותאם למציאות הקיימת. זה נכון אבל יש עקרונות. יש הצעת חוק ממשלתית. הצעת החוק מתקנת את חוק הגנת הפרטיות. אבל העקרונות חלים. חוק הגנת הפרטיות הוא מעין דין כללי. הוא חל על הרבה סוגי מידע שנאספים לפי דינים שונים.

מנעת סייגים או קריטריונים או כללים שיתווספו לחוק הזה בעתיד. השאלה אם אפשר להגיד שהעקרונות של חוק הגנת הפרטיות יחולו גם על המידע הזה, שלא יהיה מצב ששני החוקים האלה חלים במקביל. באופן כללי חוק הגנת הפרטיות ממשיך לחול. אפשר לציין את זה כאן? לומר בכפוף לחוק הגנת הפרטיות? אני חושבת שזה נמצא. בכפוף לכל דין? לא כל דין? אתה רוצה רק חלק מהדינים? הסעיף הזה הוא שמירת דינים. הוא מדבר על הגנת הפרטיות. אבל הרגע רצית שיהיה חוק הפרטיות, אבל לא לכל דין? כל דין, זאת אמירה כזאת - - - אתם המצאתם אותה. לא חברי הכנסת המציאו אותה.

בעיניי זו אמירה מיותרת. גם אני חושב כך. אני לא הייתי כותב כאן הפניה או כפיפות לחוק הגנת הפרטיות מכיוון שלהבנתי ברור שהוא חל. כמו שהוא חל על איסוף של כל מידע, הוא דין כללי, הוא דין שאמור לחול על כל איסוף המידע לפי כל הדינים הספציפיים שאנחנו מכירים. ולכן אין צורך להוסיף את זה.

אנחנו לא מצביעים על סעיף 15לג עד שאתם תעשו תיאומים ביניכם. תעשו אותם בשעה הקרובה. יש לנו עוד הערה קטנה. רגע. יש כאן נושא מאוד חשוב. הגנה על הפרטיות בעולם של הרכבים האוטונומיים בהם אנשים חשופים לגמרי ונחשפים כל הרגלי הצריכה שלהם. זה משהו שכן צריך לשים אליו לב. לכן נאמר שלא תהיה חובה לאסוף מידע או אסור יהיה לאסוף מידע שמאפשר זיהוי של אדם וגם לא תיקבע בתקנות חובה כזאת. זה רק היבט אחד של הגנת הפרטיות. יש הרבה מאוד היבטים אחרים. אתם מציינים אחד אבל עדיין יש את הכוח לאסוף מידע כאן ואנחנו מניחים שגם יבואו דרישות מרשויות אחרות שנספק מידע. אני מניח שלכך נועד סעיף ההסמכה שבעצם מאפשר לקבוע דרישות שעניינן עמידה בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות. כלומר, זאת הסמכה בה דובר קודם. אם פתאום תבוא רשות ותגיד שעכשיו היא רוצה כל מיני מידעים אחרים. אמנם זה לא זה, אבל יש להם אפקט של פגיעה בפרטיות. יש לך הצעה איך לטייב את הנוסח? הם יבקשו את זה מהמפקח על התעבורה. הרי הוא הרגולטור האחד. אמרנו מבחינת העבודה מול רגולטורים שונים שהמידע יימסר למפקח על התעבורה. תחשבו על זה. אנחנו עדיין לא מצביעים על 14לד. גל ברזני, לשכת סוכני הביטוח.

אנחנו כלשכת סוכני הביטוח בעד הקידמה אבל חשוב שהדברים יבוצעו נכון מבחינה ביטוחית כדי לדאוג לציבור המבוטחים. בסופו של דבר ייסעו על הכבישים רכבים ללא נהגים ואנחנו צריכים להיות רגועים ולדעת שנוכל לדאוג למבוטחים שלנו אם הם ייפגעו על ידי אחד מהרכבים האלה. יש שלושה נושאים שנשמח אם תתייחסו אליהם.

מה קורה במצב שבו רכב אוטונומי פוגע במבוטח, ברכב. זאת הערה לסעיף 14לג? לא. אם כן, תשלח לנו בכתב את כל ההערות שלכם. דיברנו על זה בדיונים קודמים. בדיון הקודם היה נציג רשות שוק ההון והוא הציג את הדברים והעלה אותם. אנחנו עכשיו בהערות רק לסעיפים שמוקראים. אם יש לך הערות, שלח לנו אותן ונקרא אותן לפני שנסיים את החקיקה. שלח את זה לוועדה ולמשרד התחבורה. ד"ר דנית קנדור, הקליניקה למשפט וטכנולוגיה, בבקשה. תודה רבה על הזכות לומר את הדברים. רציתי להתייחס לעניין הפרטיות. חשוב מאוד להדגיש את עניין הפרטיות במיוחד בחוק הזה, מה גם שלפעמים מידע שהוא אינו מזוהה עלול להיות מזוהה בתנאים מסוימים ולכן לא ברורה לפעמים ההגדרה של מהו מידע לא מזוהה. הנוסח המקורי של הצעת החוק כלל הפניה לחוק הגנת הפרטיות. אני מסכימה עם כבוד הוועדה שהחוק הזה חל בכל מקרה אבל יכול להיות שמכיוון שיש כאן התייחסות ספציפית למידע בסעיף המסוים הזה, כדאי כן לבוא ולהבהיר שזה לא בא להחליף את הוראות חוק הגנת הפרטיות ושהוראות חוק הגנת הפרטיות עדיין חלות כאן, מה גם שמידע שהוא אינו מזוהה יכול להיות מזוהה בנסיבות מסוימות. תודה רבה. יכול להיות שפתרון לכך יהיה בסעיף שמירת הדינים שמגיע בהמשך. הוא קובע שאין בהוראות סימן זה כדי לגרוע ויש כאן התייחסות לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והוראות הדין לגבי חובת ביטוח. אולי יהיה אפשר לשקול להוסיף כאן גם הוראות לפי חוק הגנת הפרטיות למרות שבעיניי זה ברור מאליו. אם יש לך פתרון לעניין הגנת הפרטיות, זה טוב. מה לגבי השאלה למי מעבירים את המידע? האם הם יכולים לעבוד מול אדם אחד וכל הגופים שצוינו כאן יהיו רשאים לקבל את החומר? לא צריכים לבקש. מבחינתנו אמרנו שהמפקח על התעבורה יעביר את זה. יעביר או רשאי להעביר? אני מניח שהוא יעביר. צריך להעביר. כן.

נכתוב יעביר לכל מי שצוין כאן. גוף אחר שיתווסף, יאושר בוועדה. אם כן, תיקנו את שתי ההערות האלה. הרלב"ד מקבל, נכון?

הרלב"ד נמצא שם. אני רוצה להוסיף מילה לגבי הדיווח. אני רוצה להפנות תשומת לב לזה שבהקשר הזה של הסעיף הספציפי הזה מסירת מידע זה לרבות בדרך של מתן גישה למידע בזמן אמת. זה מבחינתנו עניין חשוב. זה חשוב ששוטר יוכל לקבל מידע בזמן אמת לפי סמכויות. ביקשתי מכם לשבת לפני הישיבה. ישבנו. ולמרות זה יש לכם הערות. זה פועל יוצא של השינוי שעכשיו אושר. תנסחו את התיקונים לפני ההצבעה על סעיף 14לג. יש כאן שאלה שלגביה צריך לקבל החלטה. אם המפקח על התעבורה הוא הגורם שמרכז את כל המידע והוא זה שחייב להעביר למשטרה, לרלב"ד ולגוף הנוסף שייקבע בתקנות, השאלה מה עושים לגבי מתן גישה למידע בזמן אמת. זאת שאלה מקצועית שצריך להתייחס אליה. השאלה מה עמדת משרד התחבורה. אני חושב למשטרה. המשטרה הייתה זאת שרצתה את זמן אמת. זה חירום. השאלה אם יש נושאים ודברים שהם בהיבט של פגיעה באדם והם ממילא מקבלים את זה ישירות ולא דרך המפקח על התעבורה. כשקורית תאונה, הם מגיעים ועושים את כל התהליכים. השאלה אם מהסעיף הזה משתמע שבעצם הם לא מקבלים את המידע. יש כאן חובה על בעל היתר הפעלה לשמור את המידע שנאסף והמידע שמפורט כאן ולהעביר אותו. אם כך, לדעתי זו צריכה להיות חובה נפרדת או זכות נפרדת של משטרה לקבל גישה למידע בזמן אמת. פשוט להפריד את

הייעוץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים. בגלל שבאמת הגורמים הרלוונטיים שצריכים את זה בזמן אמת זאת המשטרה, בעל ההיתר יעביר גם למפקח הכללי אבל גם למשטרה. לשאר הגורמים המפקח הכללי יעביר. ספציפית המשטרה תקבל ישירות. זה חלק מהבעיה שלי עם המשרד לביטחון פנים. כך גמרתם את הרלב"ד. בהתחלה הרלב"ד היה מביא לכם ניידות אבל גם את זה לקחתם. תקשיב לי טוב - אין מצב שיהיה בזמן אמת למשטרה ולא לרלב"ד. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. שיתוף פעולה עם הרלב"ד ואז לא תהיה בעיה. מה התכלית של הדבר הזה בזמן אמת? אם מתרחש אירוע? לא יהיה שוטר במרכז הבקרה? אם רודפים אחרי רכב אוטונומי שאיבדנו את השליטה עליו בבינה מלאכותית, אנחנו רוצים לדעת מה קורה באוטו הזה. שוטרים יודעים לאכן אנשים שנעדרים באמצעות קבלת איכון מחברות סלולריות ולהציל חיים. יש נתונים שמגיעים אליהם בזמן אמת והם מצילים חיים. סביר להניח שאנחנו לא יודעים הכול על רכב אוטונומי אבל זאת סיבה עוד יותר טובה להגיד שיש מידע שכנראה יהיה בעתיד שכדאי שנדע אותו. נוסע רכב עם 10 אנשים ואין לו נהג והוא מאבד שליטה, המחשב שלו תקוע ואף אחד לא יודע לנהל אותו והמשטרה רוצה לדעת כל מיני דברים על הרכב הזה. כבוד היושב ראש, אני רוצה להעיר לדבר הזה. למשטרה יש סמכויות כלליות מכוח פקודת המשטרה. אם היא חוקרת עבירות או יש בעיה חוקית, היא יכולה להשתמש בסמכויות האלה. כאן אנחנו מדברים על ניסוי וכל הסמכויות כאן נועדו לפקח על הניסוי. לא להוסיף סמכויות אכיפה למשטרה. אם למשטרה יש בעיה, כמו שהיא הולכת לחברת סלולר ולוקחת נתונים, היא יכולה לבוא לחברה הזאת. אבי, אני לא מסכים אתך. אנחנו נותנים אפשרות למכונה, מתוחכמת עד כמה שתהיה, לנסוע בכביש ולהחליט אם להרוג או לא להרוג אנשים. יש כאן משהו שונה מאשר חברת סלולר בה מחליטים אם לאכן טלפון של מישהו או לא. זה ניסוי. בין השאר אנחנו גם בודקים את הניסוי הזה, את הסיכון על חיי אדם. הזלזול הזה, זה לא מקובל. חיי אדם הם קצת מעל הניסוי. אז תהיה גם למשטרה כדי שהיא תוכל לטפל בזה מהר. הייעוץ המשפטי של אגף התנועה. יש כאן עניין שהוא מבצעי ולא בהכרח תנועתי. תודה לחבר הכנסת טופורובסקי שהסביר למה אני נדה בראשי. יש כאן ניסוי. יש כאן דבר שהוא חדשני ברמה עולמית ומהצד השני יש כאן חששות של ביטחון הציבור שצריך לתת להם מענה. חלק מהמענה הזה הוא גישה למשטרה ולא כדי שהמשטרה תגנוב מידע מהחברות לצרכיה האישיים אלא לצרכים של הצלת חיי אדם ולצרכים של חקירה. להגיד שנשתמש בסמכויות הכלליות של חיפוש במחשב ונלך לבית משפט לבקש צו כשיש רכב שאיבד שליטה, זה כמו להגיד שגם לא צריך תקשורת דו כיוונית עם מרכז הבקרה, לא צריך שמרכז הבקרה ידבר עם המשטרה, לא צריך שהמשטרה תוכל לדבר עם מרכז הבקרה אלא המשטרה תתקשר למפא"ת והמפקח על התעבורה בסבלנות יפנה לאט לאט לחברה ואולי הוא ישלח איזה מייל או פקס. אנחנו צריכים גישה להצלת חיים ולחקירות ולא למשהו אחר.

שכנעת אותי כבר בתחילת דבריך. אנחנו נותנים גישה למשטרה בזמן אמת. עכשיו אנחנו נותנים גם לאחרים. יש את הרלב"ד ויש עוד גוף. אחרים לא צריכים בזמן אמת.

אפילו אני לא צריכה בזמן אמת. את לא אחראית על הבטיחות בדרכים. הרלב"ד אחראי. הם לא אחראים על תפעול. חכי, זה עוד ישתנה. אם זה ישתנה, נשנה גם כאן. הנה, אנחנו מתחילים לשנות את זה עכשיו כאן.

הרלב"ד יקבל דיווחים בזמן אמת. אם הוא ירצה. יכול להיות שהוא לא ירצה. מה הוא יעשה איתם? בוא נשאל אותו. אני חושב שהרלב"ד צריך לקבל נתונים בזמן אמת. אתה צריך לשאול בוועדת המשנה. שיבוא לכאן לדיונים כאלה. מה זה מידע בזמן אמת? שנבין. מה שיוחלט על ידי המפקח. אנחנו מבזבזים זמן אמת על תהליכי חקיקה. אנחנו רוצים לאפשר למשטרה ולרלב"ד לקבל מידע בזמן אמת. אנחנו לא צריכים עכשיו להגיע לפרטי המידע. אנחנו מדלגים על סעיף 14לג. אדוני היושב ראש, אני רק רוצה לציין שהכול צריך להיות בכפוף לסמכויות המשטרה כפי שהן היום.

אנחנו לא נותנים כאן איזושהי סמכות גישה למידע שאין למשטרה היום. זה לא מדויק. אנחנו מדלגים על סעיף 14לג. תביאו לנו הצעות סופיות ונוסחים סופיים על הגנת הפרטיות. גם זה קצת מרגיז אותי. בישיבה הקודמת ביקשנו מהם שיבואו אלינו עם הסכמות אבל עכשיו אנחנו רואים ויכוחים ביניהם. זה פועל יוצא של שינוי שנעשה כאן עכשיו סביב השולחן, שההעברה היא רק למפקח על התעבורה והוא מעביר לגורמים אחרים.

אנחנו דיברנו על העברה בזמן אמת. זמן אמת נמצא כאן. תנו לנו את הנוסח לסוגיית חוק הגנת הפרטיות ומה צריך לפרט כאן. האם כותבים את החוק במפורש, למי מעבירים את המידע, מי רשאי לקבל אותו, גורם אחד מקבל ומעביר וההתנהלות בזמן אמת, מי רשאי לקבל. זה שמישהו רשאי לקבל מידע בזמן אמת, זה לא אומר שהוא יבקש אלא אם כן יש נסיבות מסוימות שמצדיקות את זה. שאלה לגבי הגנת הפרטיות. היועץ המשפטי אמר שמירת דינים. לא.

תסגרו את הפינות ונצביע על זה עוד מעט. אדוני היושב ראש, אם אתה עובר סעיף, אני יכול לומר אמירה כללית? חשוב שישמעו אותה.

אתה - וכל הכבוד לך והערכה גדולה עושה המון ישיבות כדי לאשר את זה. מה שקורה זה שאני רואה את התמונה הכללית. החוק הזה יאושר . בעוד שבועיים וחצי אנחנו יוצאים לפגרה והפגרה הזו תסתיים אחרי החגים, אחרי יום העצמאות. רצינו שהניסוי יתחיל ביוני אבל אני רואה שיש לנו פקק אדיר של חקיקה בכנסת בקואליציה לא פשוטה. ולכן, מה אתה ממליץ? קודם כל, כדאי לאשר את זה מהר. השאלה איך אנחנו גורמים להפעלת הניסוי גם אם החקיקה תיעצר. לא לבזבז זמן על זמן אמת. זאת כבר עצה אחת טובה. מה מצבנו? אפשר לעבור ל-14לד?

משהו חשוב. אנחנו בשבוע האחרון מאז הדיון ישבנו ימים כלילות והיו גם דיונים שאני עשיתי גם עם נציגי המשרד לביטחון פנים, גם עם המשטרה וגם עם חלק מהחברות. אם זה יאושר השבוע, לא נצליח לאשר את זה בכנסת. בקצב העבודה שלנו עכשיו, אני לא חושב שזה יאושר השבוע. כל אחד יגמיש את עמדתו, אתם תקבלו קצת יותר רגולציה אבל אולי יהיה לכם חוק. דקדוקי עניות לא יביאו אותנו לשום מקום. נא להקריא את סעיף 14לד. סעיף 14לד הוקרא בדיון הקודם ואדוני ביקש מענה לעניין המוניות. יש מענה?

הוספנו את סעיף קטן (ה). אני מקריאה רק את סעיף קטן (ה). אחרי שתקריאי אותו, אפשר להצביע? כן. אם יהיו הערות, נשמע אותן. אני מזכירה שעניינו של הסעיף הוא בסמכות פטור מתחולה, תחולה בהתאמות או החלת הוראות לעניין רכב עצמאי, כל מיני פטורים מהוראות חוק. אדוני רצה שלא תיפגע הרגולציה בענייני המוניות. על אף האמור סעיף זה, לעניין הפעלת רכב עצמאי כמונית, לא יקבע השר או המפקח הארצי על התעבורה תקנות או הוראות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בהתאמה שאלה סעיפי הפטור - לעניין פטור, התאמות או שינויים מהוראות לפי הפקודה הנוגעות להפעלת מונית, ובכלל זה לעניין רישיון להפעלת מונית ואגרות לפי סימן ג' לפרק השני , אלא אם כן הדבר מתחייב מהפעלת רכב כאמור בלא נהג או משימוש באמצעים הטכנולוגיים המותקנים בו לשם עמידתו בהוראות לפי סימן זה. כלומר, לא ניתן פטורים מהרגולציה של המוניות למעט אלה שקשורים במישרין למאפיינים. צריך להבין את זה. היא דיברה מהר. היא אומרת שכל החוקים של מונית חלים גם על הפיילוט אבל בגלל שזה אוטו בלי נהג, לא בודקים רישיון נהיגה לנהג אבל בודקים דברים אחרים כמו זה שהמחשב עובד והתוכנה עובדת, דברים שאין במונית רגילה. פשוט, כל מה שהוא שונה ממונית רגילה, בגלל הטכנולוגיה או היעדר נהג. אלה שני דברים שאתה לא תדרוש אותם כי אין נהג, אז מה תדרוש, תעודת יושר לנהג? אין נהג. שאר הדרישות יהיו כמו במונית. זה

שסיכמנו בפעם הקודמת. אנחנו פשוט ניסחנו את זה. הם הביעו לנו את הסיכום שהיה בפעם הקודמת. ניסינו לבטא את מה שאמר יושב ראש הוועדה. כל החוקים של מונית חלים כאן למעט היוצא מן הכלל שנובע מסוג הרכב הזה שאין בו נהג ויש בו טכנולוגיה מרובה. זה כל העניין. על הסעיף הזה אנחנו יכולים להצביע? כן.

14לד. להבנתי הוקראו כל השינויים שמופיעים כאן. מי בעד אישור סעיף 14לד?

הצבעה אושר סעיף 14לד אושר פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. אנחנו עכשיו עוברים להשלמה לעניין סמכויות הפיקוח. זה מופיע בסעיף 14מ בעמוד 28. על סעיף 14לה הצבענו?

כרגע יש לנו את סעיף 14לג שלא הצבענו עליו. כל מה שאתה מדלג עליו עכשיו הוצבע ואושר.

אני עובר לסעיף 14מ בעמוד 28, סמכויות פיקוח. אלה בעצם סמכויות של מפקחי משרד התחבורה. בדיון הקודם הוועדה עסקה בפסקה (4) שמופיעה בסעיף 29 ולא אישרה אותו. היא נוגעת לביצוע בדיקות ברכב העצמאי ובמערכות שלו לשם בדיקה אם הן עומדות בהוראות לעניין הגנת סייבר. אני חייבת לומר שהעברנו נוסח ואחר כך קיבלנו עליו הערות. הנוסח שהונח בפני הוועדה עדיין צריך שינויים. אולי נשאיר גם את הפסקה הזאת. אם אני אתחיל להגיד בעל פה, אני חוששת שיהיה קושי. אני לא בטוח. השאלה אם השינויים הם כל כך מהותיים.

זה החצי השני של פסקה (4) ופסקה חדשה שצריך לנסח אותה מחדש. את מדברת על סעיף 14מ. כן. סעיף 14מ(4). סעיף 14מ(4) לא אושר ואת רוצה לדלג על זה עכשיו.

סעיף 14לט אושר.

חבל שאנחנו מדלגים וחבל שלא מקבלים הערות בזמן, אבל אם כך צריך לדלג לסעיף 14מב2, שם עצרנו. עצרנו בסעיפים שנוגעים לעבודתה של הוועדה המייעצת. בעמוד 35, מניעת ניגוד עניינים. נא להקריא. 14מב2מניעת ניגוד עניינים לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן בה כחבר מי שבשל כוהנתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה המייעצת. חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים. נודע לחבר הוועדה המייעצת כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה המייעצת. היה חבר הוועדה המייעצת כאמור היושב ראש, יודיע על כך לשר. בסעיף זה - "בן משפחה" בן זוג,

הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם,

דוד או דודה וילדיהם,

נכד או נכד, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב. אפילו בתנ"ך לא היה פירוט כזה. את יכולה לכתוב הורה 1, הורה 2, הורה 3, הורה 4. זה רק לגבי שני נציגי ציבור שאף פעם לא ימנו אותם. זה מה שמכונה תבנית. "בעל עניין" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, השתכ"ח-1968. "טיפול"- לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון.

של חבר הוועדה המייעצת - ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה המייעצת בין ענין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו. "קרוב" של חבר הוועדה המייעצת כל אחד מאלה: בן משפחה של חבר הוועדה. אדם שלחבר הוועדה המייעצת יש ענין במצבו הכלכלי. תאגיד שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו. גוף שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו. אני חושב שכיוון שהסעיפים האלה הם סעיפים של תבנית, אפשר להקריא עד 14מב7. תקריאי ברצף עד סעיף 14מב7. 14מב3הפסקת כהונה חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש הוועדה. הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג בוועדה המייעצת ולגבי נציג ציבור אם אתמנה להיות עובד המדינה. הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 14מב1, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור. התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר הוועדה המייעצת. נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו. לעניין חבר הוועדה המייעצת שהוא נציג ציבור,

בהתייעצות עם יושב ראש הוועדה המייעצת, ולאחר שנתן לחבר הוועדה הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, רשאי להעבירו מכהונתו אם חבר הוועדה נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של הוועדה המייעצת או מיותר משלוש ישיבות שקיימה הוועדה בשנה אחת. התפטר נציג ציבור החבר בוועדה המייעצת או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר הוועדה לפני תום תקופת כהונתו, יפעל השר בהקדם האפשרי למינוי חבר אחר במקומו, באותה דרך שבה התמנה אותו חבר לפי סעיף 14מב. התפטר חבר שהוא נציג אחד מבעלי התפקידים האמורים בסעיף 14מב(א)(1) עד (10), יכהן במקומו בעל התפקיד האמור בסעיף האמור או ימנה נציג אחר מטעמו. 14מב4החלת דינים נציגי ציבור חברי הוועדה המייעצת, דינם כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם בוועדה המייעצת: חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979. חוק העונשין, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור. חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969. פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור. 14מב5תוקף פעולות קיום הוועדה המייעצת, סמכויותיה ותוקף הלצותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה. חברי הוועדה המייעצת שיש למנותם לפני סעיף 14מב ימונו בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס') התשפ"ב-2022 החוק הנוכחי - גם אם לא הושלם מינוי כל חבריה. קיום הוועדה המייעצת, סמכויותיה ותוקף המלצותיה בתקופה זו לא ייפגעו בשל אי מינויים של כל חבריה. אני חושב שלא הקראת את כל הסעיף. דילגת על כמה מילים. חברי הוועדה המייעצת ימונו בתוך 120 ימים מיום תחילתו של החוק לתיקון פקודת התעבורה. עד תום התקופה כאמור תפעל הוועדה המייעצת בכל הרכב גם אם לא הושלם מינוי כל חבריה. כן, בהרכב חסר. ארבעה חודשים היא יכולה לפעול בהרכב חסר. אני רוצה להדגיש שבעקבות הדיון הקודם בוועדה, לאחר אותם 120 ימים יהיה צורך בהשלמת המינויים. תסיימו את ההקראה ואז נעיר את ההערות. 14מב6סדרי עבודתה ודיוניה של הוועדה המייעצת יושב ראש הוועדה המייעצת יקבע את מועד הישיבות, מקומן וסדר יומן. המלצות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שנכחו בישיבה שלושה חברים לפחות. במקרה של קולות שקולים בהצבעה, יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוסף. המלצות הוועדה המייעצת יהיו מנומקות, ויכללו פירוט של דעות מיעוט, ככל שהיו. הוועדה המייעצת רשאית להזמין לישיבותיה נציגי בעלי היתרי הפעלה. הועדה המייעצת רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ודיוניה אם לא נקבעו לפי פקודה זו. 14מב7גמול לחברי הוועדה המייעצת חבר הוועדה המייעצת שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום מאת המשרד בעד השתתפות בישיבות הוועדה המייעצת, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות. בסעיף זה "עובד מדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

הערות לסעיפים שהוקראו. אני מבקש להעיר כמה הערות. לגבי סעיף הפסקת הכהונה, 14מב3, הסנקציה על אי השתתפות בישיבות תוטל רק על חברי ועדה שהם נציגי ציבור. אנחנו יודעים שיש מקרים, ואני מניח שגם נציגים שלה משרדים הממשלתיים השונים לא מופיעים לישיבות. האם במקרה כזה הם צריכים להמשיך לכהן? אין סמכות של השר להעביר אותם מתפקידם כי הוא לא הגורם שממנה אותם, למעט שני נציגי משרד התחבורה שהוא רשאי למנות. אני חושבת שזה בתוך האחריות של מילוי תפקידו של עובד מדינה, במסגרת דיני המשמעת, כמו כל דבר אחר. זה חלק מהעבודה שלו. אם ממנים אותי להיות חברה בוועדה המייעצת ואני לא מגיעה, זה כמו כל עבודה אחרת שאני לא מגיעה אליה. יש בחוק סנקציות על עובד מדינה שלא ממלא את תפקידו,

למרות שבמודל לפחות לפי מיטב זיכרוני יש הוראות שחלות על כל חברי אותו גוף, אותה מועצה או ועדה. כלומר, לא רק על נציגי הציבור. נכון, אבל כאן בוועדה שלנו יש לנו נציגים מתוך המדינה שהם אקסופיציו. את מתכוונת שהם ממונים מתוקף תפקידם.

הערה נוספת לגבי סעיף קטן (ב). גם כאן הסעיף הזה חל רק על התפטרות של נציג ציבור חבר הוועדה המייעצת. להבנתנו ההוראה הזאת רלוונטית גם לנציגי משרד התחבורה שממונים על ידי שר התחבורה. התייחסתם כאן לנציג ציבור ולהתפטרות של חבר שהוא נציג אחד מבעלי התפקידים אבל בפסקאות (1) עד (10) זה לא רק בעלי תפקידים אלא אלה גם שני עובדים של משרד התחבורה. צריך כאן לדייק את ההבחנה שעשיתם בין אנשים שממונים לבין כאלה שמכהנים, מה שנקרא אקסופיציו, מתוקף תפקידם. הסיפה מדברת על הממונים האלה. כתבתם שהתפטר חבר שהוא נציג אחד מבעלי התפקידים.

נניח היועץ המשפטי לממשלה מינה עובד משרד המשפטים. אם התפטר אותו עובד שהוא עובד משרד המשפטים - - - התכוונתם לבעלי תפקידים. אני מפנה אותך לכך שבפסקה (2) בסעיף 14מב יש שני עובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שימנה השר. הם לא מכהנים מתוקף תפקידם. ציינתי שעשיתם כאן הבחנה שלדעתי היא לא מדויקת. מה מוצע? אני מציע לכתוב שהתפטר נציג ציבור או נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חבר בוועדה המייעצת,

להעביר את הנציגים של משרד התחבורה לרישה של הסעיף ולעשות את ההתאמה לגבי הסיפה שמתייחסת לאנשים שמכהנים מתוקף תפקידם. אנחנו נתאים את הנוסח אבל זה יהיה העיקרון.

שאלה אחרת לעניין תוקף פעולות. בוועדה אנחנו דיברנו על השלמת המינוי תוך 60 ימים וכאן אתם הכפלתם את התקופה.

ברירת המחדל שדובר עליה בוועדה הייתה הפוכה. בוועדה דובר שאם לא מתמנים, היא יכולה לפעול גם בלי כדי שהמינוי לא יהפוך להיות מחסום בתפקוד הוועדה המייעצת. המחיר של הדבר הזה הוא שעלול להיות מצב שלא ימונה לעולם או לא ימונה עד תום הניסוי. הוועדה יכולה לפעול לגמרי רגיל בלי נציגי ציבור וזה גם כן מצב לא רצוי. לכן חשבנו שנכון להאריך את התקופה של המינוי אבל אז לקבוע שאחרי התקופה הזאת כבר אי אפשר לפעול בלי כל המינויים כדי לוודא שתהיה פעולה יעילה, מהירה ונחושה למינוי כל מי שצריך למנות אותו. אתם כותבים 120 ימים מיום התחילה. התחילה היא חודש מיום הפרסום. אם כן, עוד 120 ימים אחרי אותו חודש. צריך למצוא את נציגי הציבור המתאימים, הם צריכים להגיש שאלונים למועמדים, צריך לבחון אותם, לראות שאין להם ניגודי עניינים. יכול להיות שמועמד מספר אחד יימצא עם ניגוד עניינים ומועמד מספר שתיים לא ואז כשמורידים אותו, צריך לחפש עוד מישהו. אבל זה פיילוט שהוא דחוף. יכולים להתחיל לפעול. הוועדה המייעצת יכולה להתחיל לפעול מיד אבל יש ארבעה חודשים בהם יכולים לעשות את תהליך המינוי שיכול לקחת זמן כי צריך לאתר את האנשים. זה לא בולם את ביצוע הפיילוט. כן בולם. אם עברו ארבעה חודשים בלי מינוי, זה בולם את מילוי הפיילוט במידה מאוד מוגבלת. הוועדה המייעצת היא מייעצת לעניין התקנת תקנות אבל התקנות הבסיסיות ליציאה לדרך, אנחנו כוללים אותן בתוספת ה-14. הייעוץ שלה לתקנות הוא רק לרובד הבא של התקנות שמן הסתם יהיה פועל יוצא של פעילות ולא לפני היציאה לפעילות. היא צריכה לתת חוות דעת. זה תהליך שלוקח זמן. זה לא שיש משהו שהיא צריכה לעשות מיום אפס. אין פעולה של מימוש הפיילוט הזה שתלויה בוועדה הזאת? מרגע שאנחנו עושים את התוספת ה-14, לדעתי לא. דיברנו על זה בדיון הקודם. לא יכול להיות שתהיה פעולה של המדינה או חוסר פעולה של המדינה שתעצור את הפיילוט מלהתקדם ולהתרחש ותעצור אתה עסקים שפועלים יותר מהר. דיברנו על זה. היה איזה סעיף שאמרנו שאי מתן תשובה, כמוה כאישור. לכן שמנו תקנות לפעולה בתוספת ה-14. זה חלק מהפטנט שעשינו, שלא יהיה חוק ואז יחפשו תקנות אלא כבר יהיו תקנות לביצוע. אבל אלה שתי סוגיות שונות. חבר הכנסת טופורובסקי מתייחס לחובה לקבל עמדה מהוועדה המייעצת תוך פרק זמן מסוים וזה כבר קבוע בסעיף 14מב. כלומר, היא צריכה למסור את חוות דעתה תוך 45 ימים והוא רשאי לדחות, ואם היא לא מסרה תוך אותה תקופה יראו את חובת ההיוועצות כאילו קוימה. הסוגיה שאנחנו מדברים בה כעת נוגעת למינוי לגוף הזה שנקרא הוועדה המייעצת ותוך כמה זמן יושלם ההרכב. אני מבין אבל שלא יקרה מצב שבגלל שהמינוי נתקע או משהו, משהו עוצר אותם מלהתקדם. אם יותר לי, אני רוצה להעיר לסעיף הקודם. מותר לך. את יכולה להתייחס לכל מה שהוקרא עכשיו. הסעיף שקודם הוקרא ואמרו שאחר כך ינתחו אותו. סעיף 14מ(4), בו מדובר על בדיקות שצריך לתת את הרכבים לשלושה ימים למעבדה וכולי, אני רוצה להסב את תשומת הלב שזה משהו שאני חושבת שהמדינה,

לוקחת על עצמה משהו שיכול להיות שצריך לחשוב עליו. את הסעיף הזה עוד לא הקראנו. דחינו אותו.

אני אומרת שכאשר אתם מנתחים אותו, לקחת את זה בחשבון. כאשר לוקחים רכב לשלושה ימים, אם חס וחלילה בבדיקה הזאת קורה משהו שלא נדע ושבוע אחרי כן הרכב הזה עושה תאונה, מה קורה? הרכב הזה היה שלושה ימים בידי מעבדה כלשהי שאין לנו שום קשר איתה. ולכן? זה החשש. מה ההמלצה? אני חושבת שהבדיקות צריכות להיות כך שהמדינה תבוא לבדוק. אנחנו נצטרך לפתוח בפניה כל דבר שהיא רוצה שייפתח בפניה, לראות כל נתון וכולי. נראה לי שלשים את הרכב במעבדה במשך שלושה ימים, זה משהו שיש בו הרבה סיכון. עד שלושה ימים.

אפילו לשעתיים, זה משהו שיש בו הרבה סיכון. בבדיקות יכול להיות נוכח נציג החברה. יכול להיות. שלא יחשוב שבימים האלה עשו משהו שיכול לפגוע בתקינות הרכב. אני לא יודעת אם יש למדינה מעבדה כזאת. זאת כבר בעיה של המדינה להחליט אם המדינה תרצה לעשות את הבדיקות אצלכם או לא. אם למדינה יום אחד יהיו מעבדות רציניות שיכולות לבדוק רכבים כאלה והבדיקה תהינה יותר מקצועית ואובייקטיבית מבחינתה ללא תלות בגופים עסקיים - זה יהיה לשיקולכם. אני רוצה להתייחס לסצנריו שיכול להיות בהחלט סצנריו סביר. זכות הווטו היחידה שיש לוועדה המייעצת היא התייעצות בעניינים של תקנות. יכולה לקרות סיטואציה בגלל שכולנו חיים באי ודאות שאנחנו נגיש בקשה ואז משרד התחבורה יבדוק אותה ויחליט שכדי לאשר את הבקשה, או שצריך עוד תנאי או שצריך להוריד תנאי קיים והוא ירצה לשנות את התוספת, שזאת אפשרות סבירה. בינתיים לא יהיה נציג ציבור בוועדה הזאת כי הם לא מינו. לכן אני לא מצליח להבין את ההתעקשות. שימו לב, הם בעצם מתמרצים את עצמם. השר הוא זה שצריך למנות את נציגי הציבור ולכאורה הוא יכול למנות אותם מחר, אם זה כל כך חשוב לו. מה אכפת לו להגיד שהתוקף של התקנות האלה לא ייפגע אם לא ימונו נציגי ציבור? לשיטתם הם יודעים מהר מאוד למנות.

החשש שלנו הוא שהם לא ימנו וגם כשכבר נרצה להתחיל לעבוד, אנחנו נצטרך לחכות למינוי של נציגי ציבור בלי שום צורך אמיתי. אם כבר קיבלנו שהוועדה הזאת יכולה לעבוד, אז שתעבוד. שלא יהיה משהו שיעצור אותה בגלל פרוצדורה. אני לא כל כך מקבל את הטיעון הזה כי אחרת אין צורך לכתוב בכלל חובה למנות נציגי ציבור. אם הוועדה המייעצת כוללת נציגי ציבור, זו החלטה שאפשר לקבל. אם ועדת הכלכלה הייתה מחליטה למחוק את חובת המינוי של נציגי הציבור, לא היה קושי בהצעה שלך. מכיוון שיש חובה לכלול בהרכב הוועדה המייעצת נציגי ציבור, אז צריך למנות אותם. אפשר לקצוב את המועד אבל אי אפשר לאיין את זה. אני אומר שמבחינתי אם יהיה צורך למנות, תכתבו בחוק שחובה למנות תוך 60 ימים או תוך 20 ימים. הוויכוח הוא על פרק הזמן?

מה אם הם לא ממנים? מה הסנקציה? הם לא מינו ואז אנחנו מגיעים לסיטואציה שיש תקנות, אנחנו רוצים להתייעץ ואין עם מי להתייעץ. השאלה יכולה לעלות לגבי כל כך הרבה גופים, מועצות וועדות מייעצות שקיימות בשירות הציבורי, כפי שאדוני יודע. אני מדבר מניסיון. מספר הפעמים שהיה צורך להתייעץ עם גוף כשהגוף לא הוקם, הוא מאוד מאוד גדול ואז הרבה פעמים נכנסים לסטגנציה. לכן אני אומר שזה מיותר כאן. זה רק לעניין התקנות.

אנחנו מאוד מבינים את הקושי ולכן הוועדה עמדה על כך שכל ההוראות שנדרשות ליישום ייכנסו לתוספת וזה דרש מאמץ לא קטן ממשרדי הממשלה.

אף אחד עוד לא הגיש. אני מסכים אתך אבל אני לא מבין את פשר ההתעקשות. אין בעיה שיקימו אבל לצורך התקנות זה בעצם המכשול היחידי שיוצר חסם בירוקרטי מיותר. את זה אפשר לנטרל. ימנו אדרבא, לא ימנו לא צריך שבגלל שהם לא ימנו, אי אפשר יהיה להתקדם עם התקנות.

אבל אתה מאיין את כל המנגנון.

זה באמת לא הגיוני. יכול להיות שזה לא הגיוני אבל זה המנגנון שהממשלה הציעה. אולי המנגנון לא הגיוני ולא טוב, אבל זה המנגנון. כל עוד הממשלה עומדת בזה, זה בסדר. אבל אם הממשלה לא עומדת בו, לא יכול להיות שעכשיו הכול יהיה תקוע. מה ההצעה הפרקטית? אני חושב שלצורך ההתייעצות בתקנות לא צריך בגלל שלא מונו נציגי ציבור להפסיק את הטיפול בתקנות האלה. אם יש נציג ציבור,

זאת לא בעיה שלנו. אנחנו כמשרד המשפטים התנגדנו בדיון הקודם שיהיה את המנגנון שאבי מציע כאן וזאת בדיוק כדי לא לאיין את הצורך במינוי חברי ועדה נציגי ציבור. אנחנו נותנים כאן מספיק זמן למשרד התחבורה, 120 ימים, כדי למנות אותם. חזקה על שרת התחבורה שתפעל כמו שצריך ותמנה את נציגי הציבור במועד שנקבע ואם אנחנו הופכים את ברירת המחדל, אז באמת כמו שאמר היועץ המשפטי של הוועדה אנחנו מאיינים כאן את הצורך במינוי נציגי ציבור, מבטלים כל תמריץ למנות את נציגי הציבור ולא בכדי הממשלה חשבה שיש צורך. את מי את מעניקה בזה? את מענישה את הפיילוט?

תנו לי להשלים את התשובה. אנחנו מדברים על סיטואציה של תיקון של התוספת או קביעה של תקנות חדשות. התוספת עכשיו או כפי שהיא תהיה ביום רביעי, היא תאפשר התחלה של הפעילות. אין כאן שום מכשול לתחילת הפעילות. אם יתברר שצריך תנאי נוסף כלשהו, יש גם סמכות להכניס תנאים ברישיון בהיתר ההפעלה הספציפי, גם בלי תיקון תקנות. כבר בתקנות הקיימות ניתן להכניס תנאים נוספים ולא נידרש לוועדה. יש אפשרות להכניס כבר בחוק הקיים. רב הנסתר על הגלוי. יש הרבה מאוד דיונים עם הוועדה הזאת ועם משרד התחבורה על הרבה מאוד תקנות. 120 ימים זה באמת שום דבר מבחינת זמנים. אני נוטה להסכים לזה. הוא בעד 120 הימים?

הסרת החסם הזה זה משהו קרדינלי. יש כאן השקעות של עשרות מיליוני שקלים. חסם למה? אם כן, מה ההצעה שלך? ברירת המחדל תהיה כזאת שאם לא ימנו נציגי ציבור, שיהיה על השרה לחץ להגיד,

נורא חשוב לי שנציגי הציבור יהיו כי אחרת יתקבלו החלטות קרדינליות בלי נציגי הציבור ולכן היא תעבוד על מנת למנות את נציגי הציבור בזמן. או הפוך. אנחנו משנים את זה שיושבים עובדי המדינה וכל האזרחים והעסקים צריכים לרדוף אחריהם ולדפוק על הדלת שלהם. אם המדינה לא מטפלת בחובות שלה, ברירת המחדל היא שממשיכים לפעול. זאת ברירת המחדל. לא יכול להיות שעכשיו תהיה ועדה ובגלל שאין שני נציגי ציבור, כל הפיילוט הזה שכולנו עובדים עליו יהיה תקוע בגלל איזושהי סיבה שאנחנו לא יכולים לדמיין אותה. אני לא הבנתי איך זה יתעכב. לא מתעכבים דברים במדינת ישראל? הוא לא יהיה תקוע וגם אפשר לוותר על נציגי ציבור ואנחנו לא רוצים לוותר עליהם אלא רוצים לתת לציבור את הזכות להיות חלק ולומר את דעתו ואת רשמיו. הפיילוט הזה יוצא לדרך עם תקנות שמעוגנות בתוך תוספת לביצוע כולל סמכות לקבוע תנאים נוספים למי שמועמד להפעיל את הפיילוט הזה, עוד לפני שיש ועדה מייעצת שנתמנתה במלואה. אפשר אפילו לשנות את התנאים כי הסמכנו אותם לשנות את התנאים. אפשר להגדיל את התקופה ל-180 ימים במקום 120 ימים?

ללא נציגי ציבור, להאריך את התקופה. הוא אומר שאפשר לפעול יותר זמן בהרכב חסר. מה התשובה?

למעשה יש לנו עוד חודש. זה 150 ימים. אתם רוצים להקטין את המספר? יכולים להקטין אותו?

הוא רוצה יותר ימים. אבל זו כוונה טובה או רעה? אנחנו מחפשים את האיזון הנכון בין התמריץ לשר התחבורה למנות את נציגי הציבור במהירות כדי שהם ייתנו את האימפוט לבין מניעת החסם לתפקוד. זה עניין של החלטה, איפה לשים את נקודת האיזון. אתם רוצים 120 ימים. אנחנו הצענו 120 ימים. זה נראה לי זמן שבמהלכו אפשר למנות. בואו נעשה 90 ימים פלוס החודש שיש לכם. זה יוצא 120 ימים. תכתבו כאן 90 ימים. מבחינתנו אפשר היה גם להעלות מעל 120 ימים. את זה הבנו. 90 ימים.

עוד שאלה אחת לגבי הסעיף שקובע שהוועדה המייעצת רשאית להזמין לישיבותיה נציגי בעלי היתרי הפעלה. האם לא נכון לכתוב כאן גם נציגים אחרים מקרב הציבור? אני חושבת שהיא יכולה בכל מקרה להזמין נציגי ציבור. יחד עם זאת, כיוון שהם בעלי עניין ישיר, חשבתי שאותם נכון לציין במפורש, שהיא יכולה לשמוע אותם. תוסיפי ב-(ד) "ונציגי ציבור". היא רשאית. היא תחליט אם היא רוצה. "ונציגים אחרים מקרב הציבור". כן. "ונציגים אחרים מקרב הציבור".

לכן הצעתי, אדוני, אם אדוני יכול לכתוב בחוק שחובה למנות נציגי ציבור תוך 60 ימים. אבל אם הם לא מינו, הסנקציה לא תהיה בזה שעכשיו הכול תקוע אלא תאריך את הזמן ל-180 ימים. תוסיף הוראה מחייבת למנות. למנות תוך 90 ימים ואם לא ימונו, זה יעבוד גם בלי. נניח כתבת 60 ימים והחובה הזאת לא קוימה, אז מה?

מה התוצאה של זה? התוצאה של זה היא שהוועדה תבוא ותשאל למה לא מיניתם אבל לפחות זה לא יפגע בתוקף. זה נותן איזושהי סמכות חוקית. זה לא יכול לגרום ל-דד לוק. חברים, מיצינו את החלק הזה. אבל איתי, אני לא הבנתי. אני יודע שמיצינו. יכול להיות מצב שלא ימנו שני נציגי ציבור ואז אי אפשר יהיה לתקן את התקנות?

אפשר מהיום הראשון. התקנות כבר כאן לביצוע. אנחנו מביאים תוספת לביצוע. כל ההוראות שנדרשות ליישום כבר אמורות להיות כאן. אבל זה כן יכול להיות דד לוק. כמו כל גוף שאתה מחליט בחקיקה על ההרכב שלו וקובע חובת מינוי. אף פעם לא יקימו אותו? תמיד יכול להיווצר מצב שבו לא ממנים נציגים. יש כאן פיילוט בטכנולוגיה הכי מתקדמת ובסוף תשב חבורה של אנשים שאין להם קשר והכול מסיבות פוליטיות. אבל משרדי הממשלה מציעים לך נציגי ציבור. אתה בכנסת, אתה רוצה לוותר עליהם? אני לא רוצה ששום דבר יעצור. אבל אתה רוצה לוותר עליהם כי הם לא ימנו. מפלגה שיש בה הרבה נהגי מוניות סליחה יהודה, אני לא מדבר עליך יבואו ויחליטו שלא ממנים נציגי ציבור וכך יתקעו את הכול. זה לא יתקע כי הפיילוט מתחיל גם בלי הוועדה הזאת. לא צריך להגזים. היה חשוב שיציבו נציג מנהגי המוניות כי לנו יש הכי הרבה ניסיון. הכנסנו. אני רק רוצה להבהיר שאנחנו מדברים כאן על המינוי הראשון. אם נסתכל על 14מג5(א), גם אם נפסקת כהונה של אחד מחברי הוועדה המייעצת, לאחר שמונה לראשונה ונפסקת הכהונה, אין בכך כדי לעצור.

הדיון כאן מדבר רק על המינוי הראשון. יש עוד הערות למה שהוקרא? אדוני היושב ראש, אני ממוניות כרמיאל, מוניות שירות. לתשומת לבך למה שהוקרא כאן בסעיף 14מב7. נרשם כאן "בהסכמת שר האוצר".

כמי שסבל ארבע שנים מהמשפט הזה בתיקון חוק תעבורה 120 - - - אתה מסתכל לא נכון. אנחנו שינינו את זה. אין לך את הנוסח החדש. זה שונה. הרשות מנוצלת כווטו והיא תוקעת כבר ארבע שנים.

ביקשנו לשנות את זה. ביקשנו לשנות את הסעיף. תאמר לנו על מה מצביעים. על סעיפים 14מב2 עד 14מב7, כולל השינויים שהוקראו תוך כדי. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה אושר סעיפים 14מב2 עד 14מב7 אושרו פה אחד. אין נמנעים ואין מתנגדים. נא להקריא את סעיף 14מג. 14מגהעברת מידע לוועדה המייעצת המפקח הארצי על התעבורה יעביר לוועדה המייעצת את ממצאי פעולות הפיקוח שנערכו לפי סעיף 14מ, וכן מידע לעניין אירוע בטיחותי שנמסר לו לפי סעיף 14לו וכל מידע אחר לעניין הפעלה ניסיונית של רכב עצמאי שהגיע לידיו לפי פקודה זו, ולמעט מידע כאמור המאפשר את זיהויו של אדם שאינו משתתף בהפעלה הניסיונית מטעמו של בעל ההיתר ושלא הסכים למסירת ידע כאמור. כיוון שהוועדה המייעצת אמורה להיות מוקד ידע והיא אמורה לפקח על ההפעלה ולהפיק לקחים, מחייבים את המפקח על התעבורה להעביר לה מידע מלא אבל לא מידע מזוהה. האנשים היחידים שאפשר למסור לגביהם מידע מזוהה, אלה משתתפים מטעמו של בעל ההיתר. תקריאי עד סעיף 14מו. 14מדהתקנת תקנו ת לפי סימן ג'3 שיקולים, הליכים ושמירת סמכויות תקנות לפי סימן זה, למעט סעיף 14לח, ייקבעו לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, בכפוף להוראות לפי סעיף 14מב(ד). ההחרגה של סעיף 14לח, אלה תקנות בענייני ביטוח של כן או לא הפול, וכן או לא ביטוח צד ג' שזה לא עובר דרך ועדה מייעצת אלא זה עניין מקצועי של המפקח על הביטוח. הוראות סעף 14מב(ד), זה לוח הזמנים של הוועדה המייעצת לבדיקת תקנות. בקביעת תקנות כאמור בסעיף קטן (א) ישקול השר את כל אלה: שמירה על הבטיחות בדרכים תוך זרימה יעילה של התנועה. הפחתת גודש התנועה בדרכים. שיפור שירותי התחבורה הציבורית ועידוד השימוש בה. קידום התחרות בתחום הרכב העצמאי. עידוד הפיתוח של מגוון טכנולוגיות חדשניות בתחום הרכב העצמאי וביסוס אמון הציבור בהן. שמירה על עניין ציבורי אחר שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (5), קידומו או עידודו. תקנות לפי סימן זה ייקבעו באופן שיאפשר שימוש במגוון טכנולוגיות. אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכותו של השר לפי פקודה זו לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות לעניין רכב עצמאי. 14מהסימן ג'3 סייג לתחולה ההוראות לפי סימן זה לא יחול על רכב עצמאי כשנוהג בו נהג והוא אינו מופעל באמצעות מערכת נהיגה עצמאית, ויחולו על רכב כאמור ההוראות לפי פקודה זו, החלות על רכב מנועי. 14מוסימן ג'3 שמירת דינים אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מחובתו של בעל היתר לעמוד בהוראות כל דין, ובכלל זה חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ובהוראות הדין לעניין חובת ביטוח, ובכלל זה הוראות פקודת הביטוח. הוראות לסעיפים האלה שהוקראו. תסבירי בקצרה. הסבר קצר. בסעיף 14מד אנחנו מאסדרים מה השיקולים והתהליכים שהשר צריך לשקול כשהוא מתקין תקנות להבניית שיקול הדעת שלו, תוך מגמה של מגוון טכנולוגיות. אנחנו לא תופרים חליפה לפי מידתה של אף טכנולוגיה שקיימת היום או שאנחנו מכירים. זה לאפשר שיהיה כמה שיותר רחב. סעיף 14מד(ד) בא לומר שלא יתפרש שהסמכות לפי הסימן הזה להתקין תקנות גורעת מסמכותו של השר לפי פקודת התעבורה בסעיפים אחרים להתקין תקנות. בסעיף 70 יש לו סמכות להתקין תקנות לעניין אבזור וציוד רכב מנועי. התקנה הזאת חלה גם על רכב עצמאי, כמובן בהתאמה ואם זה מתאים אבל הסמכות קיימת. סעיף 14מה מתייחס למצב של רכב עצמאי, יושב בו נהג ונוהג בו כך שלא המערכת העצמאית מפעילה את הרכב, כשהוא למשל מחוץ למרחב ההפעלה. אני מזכירה שמרחב הפעלה יכול להיות מרחב גיאוגרפי, זה יכול להיות תנאי תאורה, זה יכול להיות תנאים פיזיים אחרים. כאשר יש איזושהי תקלה או משהו כזה, יש מצבים בהם יש נהג אנושי שנוהג ברכב ובמצב הזה הוא מפסיק להיות רכב עצמאי וכל דיני התעבורה הרגילים חלים עליו. סעיף 14מו מדבר על שמירת דינים. במקומות שעשינו הוראות ספציפיות, שלא ישתמע כאילו אם תיקנו, עשינו הוראה ספציפית בענייני ביטוח ותאונות דרכים, שלא ישתמע שחוק הפלת"ד לא חל וחובת ביטוח אלא שהדין הרגיל חל בנוסף להסדרים מיוחדים שנקבעו כאן. תודה. הערות למה שהוקרא. אני רוצה לדבר על סעיף שמירת הדינים ועל תחולת הפלת"ד והוראות הביטוח. הסעיף הזה מנוסח בצורה קצת פתלתלה ואנחנו רוצים להבין, גם כדי ליצור ודאות, אילו הוראות חלות בדיוק. כלומר, במקום להגיד שהפלת"ד ופקודת הביטוח חלות, יש כאן מין סעיף שמירת דינים שאומר שאין בהוראות אלה סימן כדי לגרוע מחובתו לעמוד. זה כאילו בצורה מעגלית. כדי למנוע וליצור ודאות אני חושב שצריך לכתוב את הסעיף כך שהוא אומר שפקודת הביטוח חלה, שהפלת"ד חל, ואז זה גם מתקשר למה שדיברנו בישיבה הקודמת על ה-פול, שלמרות שפקודת הביטוח והפלת"ד חלות, יש הסדר מיוחד לגבי ה-פול. כך יכולה לעלות שאלה האם חוק הפיצויים חל או לא חל כי זה לא כתוב שהוא חל אלא כתוב שהוא צריך לעמוד. אני לא אומר את זה סתם. אם קוראים את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הוא חל רק על הנוהג ברכב ויש שאלה מה זה נוהג. כדי להסיר את אי הוודאות הזאת, אני חושב שצריך לנסח את הסעיף בצורה פוזיטיבית ולא מעגלית. למשל? תציע נוסח. במקום להגיד אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע, צריך להגיד שפקודת הביטוח וחוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים יחולו על רכב עצמאי, על נוהג ברכב עצמאי. אבל אם אתה אומר את זה, משתמע שיכולה להיות אפשרות שהם לא יחולו.

אני אומר שעכשיו אתה יוצר מצב. כשאתה עושה סעיף שמירת דינים ובעצם אתה אומר שאין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מחובתו של בעל ההיתר לעמוד בהוראות כל דין, יכולה לעלות שאלה שאם החוק לא חל, אנחנו לא אומרים. אבל יותר מזה. הפלת"ד לא חל רק על בעל ההיתר. הפלת"ד הוא הסדר שחל לא רק על בעל ההיתר עצמו אלא הוא יוצר זכויות גם ליתר עוברי הדרך ולא רק למי שפגעת בו או נמצא בתוך הרכב. לכן אם רוצים שהוא יחול, צריך להגיד את זה בצורה פוזיטיבית. אם אתה תכתוב שההוראות האלה חלות פוזיטיבית, נקודת המוצא שלך היא שהן לא חלות ולכן אתה צריך אמירה בחקיקה ראשית כדי להכליל. ההוראות האלה של שמירת הדינים יוצאות מנקודת הנחה של מה שנקרא למען הסר ספק. לא כותבים בחקיקה למען הסר ספק אבל זאת הכוונה, שלמען הסר ספק דע לך, מי שקורא את החקיקה, שההוראות האלה חלות. שמירת דינים. מה שאתה אומר עכשיו יוצא מנקודת הנחה שההוראות האלה לא חלות ולכן אני צריך לכתוב. אם יש איתנו ב-זום סטודנטים למשפט חוקתי, הם יכולים ליהנות. אדוני, אנחנו לא סתם מנהלים עכשיו ויכוח. אבל אתם אסכולות. אתם תפיסות עולם. כנראה זאת לא פעם ראשונה שיש סעיף כזה בחוקי המדינה. השאלה מי יישבר קודם, אבל אתם יכולים להמשיך עוד קצת. זה טוב לסטודנטים למשפטים שלומדים שנה שלישית. אני רוצה לומר שהצעתי את ההצעה הזאת לחוה וחוה לא פסלה את מה שאני אומר. אנחנו פשוט רוצים לנטרל כל טענה - - - עוד לא שמענו את דעתה של חוה. לכן אני אומר לכם כי אחרת אתם יוצרים כאן מצב של חוסר ודאות. אני אומרת קטונתי. אני אומרת שזאת עבודה של נסחות. זאת לא עבודה של נסחות. יש כאן הערה מהותית. אנחנו מסכימים שהמטרה היא אותה מטרה. אבל יש משמעות אם את כותבת במפורש שדין מסוים חל וזה אומר שהוא לא חל ואת צריכה אמירה בחקיקה כדי להחיל אותו. אני לא יודעת אם נמצאים כאן מהמחלקה האזרחית במשרד המשפטים ואת רשות שוק ההון שסברו שגם חוק פלת"ד וגם פקודת הביטוח חלים. הערתו של עורך דין ליכט הגיעה למשרד המשפטים? אני מודה שאת השאלה הזאת אני שומעת לראשונה אבל מן הסתם זאת שאלה שנדונה כבר בשלב גיבוש הצעת החוק ובאמת העמדה שלנו במשרד המשפטים היא שהחוקים האלה חלים. כך למיטב ידיעתי.

למשל בהקשר של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הוא מדבר על שימוש ברכב מנועי ולכן מבחינה פרשנית אפשר להחיל על שימוש גם ברכב אוטונומי. לכן אני מניחה שהסעיף הזה נוסח כפי שנוסח. אם הוועדה רוצה, אני יכולה לבדוק. מה זאת אומרת מניחה? יש לך כאן נוסח, שמעת הערה, ההערה במקום או לא במקום? כמו שאמרה חוה, הגישה היא שמבחינה פרשנית הסעיפים האלה חלים ולכן, כמו שגם איתי אמר, הסעיף הזה לכאורה מיותר והוא כאן למען הסר ספק. עורכת הדין ורד קירו זילברמן, יש לך מה להגיד בנושא. אני

לדעתו של איתי. במקום אחר בחוק כשרצינו להחיל פוזיטיבית את החוקים על חברי הוועדה, להחיל עליהם דינים של עובדי מדינה, נאמר

סעיף 14מד לא מסדיר את התוספת.

בתוספת זה באמת בא לשבוע הבא. ביום רביעי. אין יותר מדי זמן. ביום רביעי אנחנו מביאים את

לא. איך נדע. כי חזקה על השר שישקול בפרק זמן סביר. לשם מה נדרשת עוד היוועצות חוץ מהיוועצות עם הוועדה המייעצת שבה יושבים נציגי המשרד לביטחון פנים? זה המודל. הוצג לנו המודל הממשלתי של ועדה מייעצת שבה חברים

על סעיף 14מג עד סעיף 14מו. מי בעד אישור סעיף 14מג עד 14מו?

מי נמנע? הצבעה אושר סעיף 14מג עד 14צו אושרו פה אחד.

מה שבטוח זה שגם אם הייתי, אני לא זוכר.

אני אסביר. אלה תיקונים

אם הרכב רשום על שם תאגיד הדוח יהיה בגובה של 1,000 שקלים אבל ברגע שהוא יסב את הדוח ויגיד שמישהו מסוים נהג ברכב בעת ביצוע העבירה,

מאחר וברכב עצמאי אין נהג

לוחות זמנים של ועדה מייעצת, שיקולים שצריכים להישקל כולם יחולו על תיקון התוספת. הכותרת לא משנה, אנחנו נשארים באותה מהות. צריך לשים לב לסעיף המיוחד

עניינו של סעיף 47א השבתת רכב שביצע עבירות מסוימות ובמקרה כזה לא מוסרים לנהג הודעה על ההשבתה אלא לבעל הרכב. ההצעה איפה לשים רכב בזמן השבתה היא לא של הנהג אלא של בעל הרכב. יהיו לנו עוד כמה שינויים מן הסוג

אז אני מבין שזאת התפיסה והיא צריכה לעבור כחוט השני לאורך כל הוראות הפקודה. אבל אני רואה כאן סעיף אחד שאני נתקלתי בו שלא החלתם את הרציונל הזה. אי אפשר להגיד שזה יחול מכוח תמרור. גם החובות האחרות חלות מכוח

בסעיף קטן (ג), אחרי "ברכב מנועי" יבוא "ולעניין רכב כאמור שהוא רכב עצמאי נוסע ברכב" ואחרי "מנוסעי הרכב" יבוא "ולעניין רכב כאמור שהוא רכב עצמאי נוסע אחר מנוסעי הרכב. בסעיף קטן (ה), בהגדרה "דרך עירונית" ו"מדרכה",

ואין עוד תיקונים נוספים שנדרשים.

בפניי אבל בדקתם שאין צורך בהתאמות? בחוק ההסדרים היו כמה תיקונים בפקודת התעבורה. עשיתי בדיקה מאוד

הוראות סעיף 14לז יחולו על קביעות המפקח הארצי על התעבורה לפי סעיף קטן (ג), בשינויים המחויבים. הודעה על מתן פטור כאמור בסעיף קטן

סימנים ג' עד ג'2 בפרק שני ובפרק שישי 1 לפקודה זו עוסקים ברגולציה של שירותי מוניות. אני מזכירה שעל זה קבענו את הסעיף שמסייג מאוד את הסמכות לתת פטורים.

אני מזכירה ששמרנו שם את הסמכות לתת פטורים ככל שהכרחי מבחינת מהותו של רכב אוטונומי כרכב נטול נהג או עם הטכנולוגיה הספציפית שלו. לא כדי לקבוע הסדרים רגולטוריים אחרים. זה סעיף שאושר מוקדם יותר היום. חלקים ה' ו-ו', אלה הפרטים על הפעלת מוניות ואוטובוסים. אותו הסבר שאמרנו על הסיוג של הסמכות של המפקח שנמצאת בסעיף המהותי והיא רלוונטי גם כאן. סעיפים 70א, 70א1 ו-70ב, למיטב זיכרוני עניינם חניה. פרקים שני, רביעי וחמישי בחלק ב' לתקנות התעבורה, עניינן בכללי ההתנהגות בדרך. כל מה שמכונה בלשון הציבור דיני התעבורה,

המסלולים, ציות לתמרורים, פניות, נסיעה אחורה, חניה וכיוצא בזה. אם אני לא טועה בחוק הסדרים נוסף פרק שישי 2 שמדבר על אכיפה בנת"צים. אנחנו לא עוסקים בזה כאן.

אפשר להצביע על הסעיפים שהוקראו, מסעיף 27 עד סעיף 35,

מי בעד אישור הסעיפים, מסעיף 27 עד סעיף 35 כולל? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר הסעיפים, מסעיף 27 עד סעיף 35 כולל אושרו פה אחד.

לפנים משורת הדין, יש בחור בשם ערן אופיר מחברת Imagry שרצה להעיר הערה על משהו שכבר הצבענו עליו. שלום לכולם. רציתי להעיר לגבי סעיף 14מה. מה עושה החברה שלך? החברה מייצרת תוכנה לרכבים אוטונומיים. יש לנו כיום רכבים אוטונומיים שנוסעים על הכביש בארצות הברית בקליפורניה, באריזונה בפרנקפורט ובחיפה. ההערה שלי היא למעשה שאלה שעלתה כבר בסעיף 14מה לגבי רכב אוטונומי שנוסע לא מונית אוטונומית כאשר יש נהג שיושב ליד ההגה, כאשר ההגדרה שלנו לרכב כזה היא לא ברמה 3 אלא ברמה 4. הייתה קודם הסתייגות לסעיף 14מה האם הסכנות חלות על הרכב הזה. רציתי להבהיר שהתקנות כמו שנקבע קודם אינן חלות על רכב כזה מכיוון שברכב כזה יושב נהג ליד ההגה והוא יכול להתערב. משרד התחבורה, הבנתם את השאלות? אני מקווה שאני אענה לשאלות. תחזור על השאלות בקצרה וברור. איפה נכנס ההיתר לרכב שהוא לא מונית אוטונומית אלא רכב אוטונומי שנוסע, כשיש לו את היכולת לנסוע כאשר יש נהג רכב. רכב עם יכולת אוטונומית אבל כרגע יש בו נהג. מה מעמדו של רכב זה בכביש? מבחינת רמות האוטונומיה אנחנו מתכווננים לרמות האוטונומיה שהוגדרו ב-SAE שזה אפס עד 5. ברמה 3, בה ההגבלה היא הרכב האוטונומי, יש חובה על הנהג להיות בתוך הרכב. זאת חובה. הנהג שם לא צריך להיות בערנות כל הזמן. הוא יכול חלק מהזמן לא להיות בערנות אלא אם כן הרכב עצמו מזהה שיש לו בעיה ואז הנהג לוקח פיקוד. ברמה 4 אין חובה על הנהג להיות בתוך האוטו. זאת אומרת, אנחנו לא מחייבים את זה. ברמה 4 בכל זאת יש נהג בפנים. מה הדין כשיש נהג? כמו רכב רגיל. כבר אמרו את זה קודם. שמת נהג בפנים, חלים כל הדינים של רכב עם נהג. זה בדיוק העניין כי הנהג הזה למשל כיום בטסלה בארצות הברית יכול בזמן הנהיגה לקרוא עיתון או לעבוד על הלפטופ או לעשות כל דבר אחר. מבחינתנו טסלה הוא לא רכב אוטונומי. אם יש נהג, חלים דינים של נהג. אם אין נהג והוא אוטונומי באמת מרמה 4 ומעלה, חל החוק שאנחנו יוצרים עכשיו. הוא גם להסעת נוסעים. הוא גם מותאם להסעת נוסעים. זה הפיילוט. הוא אוסף נוסעים בדרך. מה שנשאר לנו זה סעיף 14לג. אני מציע שמכיוון שיש עוד ישיבה, שיובא נוסח מסודר לסעיף. תביאו נוסח סופי לסעיף 14לג. אני מבקש שתראו אותו גם לנציגי הציבור שנמצאים כאן ולחברות כדי שלא יעירו הערות בדיון. כל הזמן אנחנו מדברים איתם. חלק מהשינויים בנוסח של זה הם פועל יוצא של הדיבור הזה.

אני מעדיף שזה יבוא כבר גמור ולהצבעה ולא יהיו הערות. סעיף 14לג ו-14מ(4).

אדוני, יש עוד שני סעיפים קטנים שנשארו. תוספת החמש עשרה. ממש רשימה של סעיפים וסעיף התחילה. נא להקריא. תוספת חמש עשרה (סעיף 78א) זה מתייחס לרכב בעל עצמאות מותנית ולסמכויות הפטור של מפקח על התעבורה. הסעיף שעכשיו הקראת. זה סעיף שעכשיו הקראנו רכב בעל עצמאות מותנית, הסעיפים בהם המפקח על התעבורה רשאי לתת פטורים לרכב בעל עצמאות מותנית למטרת ניסוי. סימנים א' עד ג'2 לפרק שני, פרק שישי 1 וסעיפים 70א, 70א1 ו-70ב לפקודה. פרקים שני, רביעי וחמישי בחלק ב' לתקנות התעבורה וחלק ו' לתקנות האמורות. כל הזמן אלה אותם סעיפים אליהם אנחנו חוזרים שהם עשויים לחייב התאמות. 36.תחילה תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו. מי בעד אישור התוספת החמש עשרה כפי שהוקראה ובעד אישור סעיף 36? הצבעה אושר התוספת החמש עשרה וסעיף 36 אושרו פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. יש לנו את התוספת הארבע עשרה שלא קראנו אותה והיא עלולה להשתנות עד שתגיעו אלינו. גם כאן הייתי רוצה שתעשו ישיבה מקדימה, גם עם הגופים העסקיים. ישבנו איתם. אז אתם מתואמים על זה. כן. אנחנו עכשיו עובדים על הניסוח. גם אם יש כאן עוד בעלי עניין כמו נציגי המוניות או כל אחד אחר שיש לו הערות. אני לא

אם אין, אז אין. עד מחר חייב להיות. מדובר בהסדרים. את סוגי ההסדרים אתם רואים בנוסח הקיים.

תביאו את זה ביום רביעי מנוסח סופית ללא הסתייגויות. השאלה אם זה קשור גם אלינו. כנראה פחות. הנוסח ישתנה ויתכווץ. הוא יכלול פחות. עד מחר כי אנחנו צריכים לעמוד בהתנהלות של הכנסת אתם מביאים את הנוסח לסעיף 14לג, את הנוסח לסעיף 14מ(4) ותוספת 14 ללא שינויים, אם לא יהיו שינויים זה עד מחר. בנוסף אתם מביאים סעיף מיוחד לחובת ההתייעצות עם השר לביטחון פנים, או בהפניות ישירות לסעיפים או כסעיף כללי או ספציפי. תתגברו על הסוגיה הזאת בין המשרדים בנוסח שיגיע אלינו עד מחר.. ביום רביעי נוכל לסיים את ההקראה ולאשר את חוק הרכב האוטונומי. אני מודה לכולם על העבודה והעמל הגדול. בסוף זה מגיע לכנסת כ-40 עמודים. אנשים עבדו על זה כשנה, אם לא יותר ומישהו עבד כמה שנים כדי להמציא את כל הטכנולוגיה לרכב אוטונומי. אנחנו מקווים ביום רביעי לברך על המוגמר של החוק. השרה אמרה לי שהיא תרצה לבוא ולחגוג את הסיום ואנחנו באמת שמחים לבואה. ברשותך, שיעבירו את התיקונים בנוסח לוועדת הכלכלה וועדת הכלכלה תעביר לנו. הנוסח יופץ באתר הוועדה. אנשי משרד התחבורה, אני רוצה את הקשר הישיר עם הנציגים של ארגון המוניות. תודה לכולם. אני נועל את הישיבה.